שלום חברים וחברות, אני שמחה לפתוח את הדיון על אבטלת צעירים בישראל, ויותר נכון עלייה באבטלת הצעירים, הדיון הוא תולדה של שיתוף פעולה שלנו עם פורום אירגוני תעסוקת צעירים, שאותת לנו על מגמה שנראית כמתרחבת, ואפשר גם לומר שבקורונה כשראינו שצעירים היו הראשונים שנפגעו מהמשבר גם בגלל סוג העבודות, היציאה לחל"ת